דברי הכנסת חוברת ד' ישיבה שע"ב הישיבה השלוש-מאות-ושבעים-ושתיים של הכנסת העשרים יום שלישי, כ"ח בחשוון התשע"ט (6 בנובמבר 2018) ירושלים, הכנסת, שעה 16:00 תוכן העניינים

חברי הכנסת,

מציונה, ציונה צעירי. אם יש מישהי בכנסת שיש לגביה הסכמה כללית של אהבה, מכאן ומשם, למרות השם ציונה,

אדוני השר, חבריי וחברותיי, לפני כחצי שנה, אני חושבת שאתה זוכר, אדוני היושב-ראש, בוודאי גם מזכירת הכנסת זוכרת, אני עמדתי כאן והתרעתי מפני המפגע הבריאותי שקיים במכון הווטרינרי, שהקים אוהל לנתיחת גופות של חיות ונמצא כאילו בשיפוץ של המבנה המרכזי. אז אני רוצה לספר

רק הבוקר הייתה תאונה בענף הזה, שהפך להיות מלכודת מוות לכל הצעירים ולכל האנשים החלשים שמגיעים

אדוני היושב-ראש, כפי שידוע לך, לא מזמן עתרנו לבג"ץ נגד חוק הלאום. לפני שבועיים, יחד עם חבריי,

הגשנו להצעת חוק-יסוד: מדינת הלאום של העם היהודי תיקון המוצע לסעיף 10, ונתנו שלוש חלופות לפתור את

בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש,

להם, יש חשש בכל פעם שיש חורף, שזה גשמי

תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת נחמן שי. תודה, אדוני. היום בטקס רב רושם ובקבלת

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, עמותת אור ירוק עושה עבודה מצוינת בתחום הלחימה בתאונות דרכים, ופרסמה נתונים מזעזעים על חלקם של האזרחים הוותיקים ושל הקשישים בתאונות

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחבריי חברי

היום שמענו שיש תוכנית חדשה שהולכת ונרקמת במינהל התכנון, להקים לא פחות מתשע מרינות חדשות לאורך חופי ישראל, מראשון לציון ועד

ללא קץ, ובעיקר ללא תכלית. האירועים האלה דורשים מאיתנו חשבון נפש. ראיתי שברחבי הרשת הם עוררו תנועה של אנשים שקיבלו על עצמם להתחזק ולא לגעת בפלאפון בנהיגה, לא סמ"ס, לא ווטסאפ, לא פוש ולא עדכון. זה מעשה קטן שיכולה להיות לו משמעות גדולה. זה לא סוף הדרך במאבק בתאונות הדרכים, אבל זה צעד ראשון וחשוב. אני מקווה שהוא יסחף אחריו רבים, שיישמעו לקול הדם שזועק אלינו מן האספלט ויחליטו לשים לתופעה הנוראית הזאת סוף. אני יודע, חבר הכנסת עמאר, שזה גם הנושא שנבחר השנה ליום הזה שאנחנו מציינים בכנסת, אי-שימוש בפלאפון, בטלפון הסלולרי, וכולי תקווה שלא רק בעקבות חקיקה בכנסת והחמרת הענישה ופעילות המשטרה, אלא בעקבות אחריות אישית של כולנו, אנחנו נוכל לצמצם את המספרים הנוראיים. תודה לכל היוזמים, שהראשון שבהם הוא בוודאי חבר הכנסת חמד עמאר. בבקשה, אדוני יפתח את הדיון במסגרת הצעות לסדר-היום. ישיב לכולם בשם הממשלה השר איוב קרא, בשמו של שר התחבורה והבטיחות בדרכים, שנמצא בנסיעה רשמית בחוץ לארץ. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר איוב קרא, קודם כול אני רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש. אתה חלק מהמאבק בתאונות הדרכים, אתה מלווה את הנושא שנים רבות.

מאז שאני בכנסת אתה מלווה איתנו את הנושא של המאבק בקטל בדרכים. היום ציינו את היום הזה. התחלנו בוועדות, והתחלנו בישיבת ועדת החינוך בבוקר בנושא של חינוך תעבורתי. פעם, כשדיברנו על חינוך תעבורתי נאמר לנו: אתם ככנסת לא תוכלו להיכנס לתכנים של החינוך בתוך בתי הספר. אבל אנחנו העלינו את זה והעלינו את זה כאן, ובסופו של דבר היום קיבלנו נתונים מאוד משמחים,

בשכבת י' יש לנו 4,200 כיתות, ומתוכן 3,800 כיתות מקבלות חינוך תעבורתי. 200 מתוך אלה שלא מקבלות הן חינוך מיוחד, ונאמר לנו על ידי משרד החינוך שלא ניתן להעביר להן חינוך תעבורתי. חסרות עוד 200 כיתות, ונגיע לכל התלמידים בשכבת י'. למה חינוך מיוחד?

אמרו שמבחינת יכולת לעשות רישיון אין להם יכולת לעשות רישיון והם לא יכולים לעשות רישיון. זה מה שנאמר על ידי משרד החינוך בוועדה.

אז אני מקווה שגם את זה אנחנו נצליח לתקן כאן. נעשה דיון מיוחד. דווקא אמרתי שאני רוצה לעשות דיון מיוחד במיוחד על הנושא של 200 הכיתות שלא יכולות לקבל חינוך תעבורתי. צודק מאוד, כי יש גם הולכי רגל ורוכבי אופניים,

ורוכבי סקייטבורדים ומה שאתה רוצה.

על זה אני דיברתי גם בוועדה. אני חושב ש-15,000 ילדים מתוך השכבה עשו תיאוריה, ושיעור ההצלחה היה 90%. השנה ייכנסו 30,000 ילדים לתיאוריה בשכבה י', ואנחנו מקווים שבשנה הבאה כל ילדי שכבה י' יוכלו לעשות תיאוריה תוך כדי לימודים. זה מאוד יעזור לנו בחינוך התעבורתי, כי אין מה לעשות, אדוני היושב-ראש, ילדים בגיל 16, אנחנו כמחוקקים אפשרנו להם לעלות עם אופניים חשמליים אל הכביש. היום אמרו בוועדה שיכולים להגיע למהירות של 70 קמ"ש באופניים חשמליים אחרי שכלולים קטנים שיכולים לעשות בהם.

לכן, החינוך התעבורתי, חשוב מאוד שנמשיך איתו, וזאת הצלחה גדולה של משרד החינוך אם הוא ממשיך בו. ואחרי זה המשכנו לוועדת הכלכלה, ונגענו בנושא של היסח הדעת, בנושא של שימוש בטלפונים, שהסיכוי לתאונת דרכים בשימוש בטלפון הוא פי עשרה מאי-שימוש בטלפון נייד. פי עשרה. לפעמים אומרים: אתה צריך להרתיע, אדוני היושב-ראש, ולתת קנסות קשים של 3,000 שקל, 5,000 שקל, למי שמשתמש בטלפון, אבל אותו משתמש בטלפון, הוא מסכן את החיים שלו. האם החיים שלו שווים את ה-3,000 שקל שיפחידו אותו, או שישמור על החיים שלו ועל החיים של המשפחה שלו בתוך האוטו כשהוא נוסע? אני קורא לכל האזרחים: תשימו את הטלפון בצד. תעלו על ההגה, תתרכזו בנהיגה, ואל תעשו שום דבר אחר, רק להתרכז בנהיגה. אתה שומר על עצמך, שומר על המשפחה שלך, שומר על הרכב שבא ממולך, שומר על החיים שלך, וזה מאוד מאוד חשוב לנו, כולנו, שתשמרו על עצמכם, ואמרתי את זה היום יותר מפעם אחת. בנושא של מספר ההרוגים, אני לא רוצה לדבר על סטטיסטיקה, כי כל חיים זה עולם ומלואו, לכן, הסטטיסטיקה לא מדברת. ראינו את זה רק בחודש האחרון, והיושב-ראש נגע בנושא הזה ברגש רב: שתי משפחות נמחקו, 11 בני אדם נהרגו. שבוע אחרי זה, שבעה, אדוני היושב-ראש, לא שישה.

שבעה בני אדם הולכים לעבודה, נהרגו בכביש. זה מזעזע. אנחנו מדברים על 18 בני אדם שנהרגו תוך פחות משבועיים. ואנחנו יכולים לדבר על כביש 90 כאן ולעמוד ולהגיד: צריך לשים הפרדה, צריך להרחיב את הכביש, צריך לעשות תשתיות. כביש 90, 472 קילומטר ועוד 200 מטר. זה הכביש הכי ארוך במדינת ישראל.

בואו נתרכז בנהיגה. בואו לא נשתמש בטלפונים, בואו נשים את המשפחה שלנו מול העיניים שלנו כשאנחנו עולים על ההגה.

תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. חבר הכנסת משה מזרחי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לקחתי חלק בכנס,

והקשבתי בקשב רב. אני רוצה להתחיל ולברך אותך, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת חמד עמאר, שאתה מוביל את זה עשר שנים,

בלתי נלאה, בלתי נשחק, ואני ממש מצדיע לך על זה. אני הקשבתי בקשב רב גם לדברים שאתה אמרת, אדוני, וגם יושב-ראש ועדת הכלכלה איתן כבל, שאיננו פה, וראשת רלב"ד, היא פה?

גם יעקב אשר, שאיננו כאן, יושב-ראש ועדת המשנה, והקשבתי בקשב רב לדברים שהם אמרו על שיתוף הפעולה שמתקיים. הפרגון ההדדי על המעשים הטובים שעושים כאן בבית המחוקקים כדי לקדם את המאבק הזה זה לא משהו ששמעתי אותו אז, כשישנתי, אני מתכוון לקדנציה הקודמת שלי, בכנסי יום בטיחות. אני רוצה לציין, עמד שם וקיבל תעודת הערכה, וזה נוגע גם לדברים שאתה אמרת,

על השותפות של הציבור. אומנם אנחנו לא יכולים להטיל את האחריות על הציבור, אי-אפשר להטיל את זה עליו, אבל נתנו תעודת הכרה ליזם של פרויקט שאני ממש התפעמתי לשמוע אותו, יאיר נתיב, שהוא יושב-ראש עמותת שומרי הדרך, אני מדייק? אני לוקח את זה מהכינוס. צודק, צודק. הוא פה? איננו. חבל, כי באמת, להצדיע לו. 36,000 אזרחים, אני חושב שאני זוכר נכון את המספר, שהם שותפים בפיקוח על התנועה ובדיווח על עבירות חמורות למה שנקרא ה-back, שהוא המשטרתי, ולטיפול בדיווח התנועה. אם בזה אפשר להשקיע מאמץ כביר, כאחד כזה שהוא שותף למיזם, הוא נהג מצוין, אני בטוח שהוא שומר על הכללים, אם אפשר להרחיב את השותפות הזאת עם הציבור, זה דבר יוצא דופן. אני בדרך כלל לא אוהב את הביטוי הזה, "מאבק רב-מערכתי". אדוני מכיר את הביטוי הזה, שאומרים: אנחנו צריכים לנהל מאבק רב-מערכתי? כשאומרים את זה, אז כל הרבי-מערכות, האלמנטים בפנים יכולים לחמוק לפינות במאבק הרב-מערכתי. פה דווקא שמעתי דברים אחרים, ואני רוצה להגיד לך שאם כל אחד מהרב-מערכתיים בתוך הרב-מערכתי הזה יעשה את חלקו במלוא העוצמה, אפשר יהיה לראות תוצאות. היו סימנים טובים, כך אני למדתי השנה, של ירידה במספר הנפגעים, ההרוגים וגם הפצועים, שצריך לדבר עליהם, זה כאילו משהו שנשכח מאיתנו, מדובר פה באלפים רבים שהנזק שלהם הוא מתמשך, הוא בלתי נתפס, וגם על זה צריך לדבר, וגם על שתי התאונות הרצחניות בכביש 90, שאני לא יכול לקרוא לזה, זה נראה לי כמו טבח של ממש. אני לא יודע אם אני זוכר נכון, שלוש תאונות.

אני מדבר על השתיים האיומות, האחרונות. הם גם ציינו נתון שאני חשבתי שהוא מטורף לגמרי: 40 הרוגים החודש. בחודש הקטלני והרצחני הזה, 40 הרוגים. שערו בנפשכם ש-40 ההרוגים האלה, חלילה וחס, היו נהרגים בגלל עילה אחרת, ביטחונית כזאת או אחרת, איך כל מדינת ישראל וממשלת ישראל היו עומדות על הרגליים. ואני לכם רוצה להגיד, אמר את זה גם איתן כבל, יושב-ראש ועדת הכלכלה, בכינוס, וגם אני אומר את זה: תאונות דרכים, מאות הרוגים, אלפי פצועים, זה לא מזג אוויר, זה לא אסון טבע, זה אסון אנושי. מה אני אגיד לכם? למדינה צריכה להיות, עם כל הכבוד לשותפות עם הציבור, למדינה צריכה להיות אחריות אזרחית מוחלטת על חיי אזרחיה. אי-אפשר כל שנה להמשיך ולספוג את המוות ההמוני המיותר הזה. ואני אומר לכם, כמו הקבינט הביטחוני, בואו ניקח אותם כדוגמה, שעוסק בביטחון הקיום שלנו, ומשקיעים שם מאות דיונים כדי לקדם את הביטחון הקיומי שלנו, משקיעים משאבים אין-ספור, כמו באיום הפוטנציאלי ההרסני של המנהרות,

כמה משאבים משקיעים במה שהוא פוטנציאל לנזק, שמאות הרוגים קורים אצלנו ברחובותינו? אז הגיע הזמן, והעליתם את זה גם בכינוס, שיהיה קבינט תעבורתי שיטפל בסיכון החיים שלנו. אני ואתם והילדים שלכם ממש עולים לשדה קרב כאשר אנחנו עולים על הכביש. צריך להגיד את זה. אני אגיד מילה שנוגעת לחינוך התעבורתי, שגם הוא עלה. אני נסעתי עם הילדים שלי באמסטרדם, בהולנד, בוא נגיד. אתה נוסע שם, אתה פשוט נדהם. נסעתי בנתיב הימני, ולא הבנתי למה משאיות מצפצפות לי. יש שם באוטוסטרדה שלושה, ארבעה נתיבים. אני אומר: מה הוא מצפצף לי? אני נוסע כמו חנון בימני, תעקוף. אסור להם, לכלים כבדים, לעקוף. הייתי בשוק. לקח לי זמן להבין שהם כועסים עליי. הם נוסעים מהר בימני. אתם מכירים את הפוזה הזאת אצלנו בכבישים המהירים? שלוש משאיות נוסעות בשלושה נתיבים, והנתיב המהיר אצלנו הוא הנתיב הימני. אתם שמים לב? זו התרבות שלנו. חבר'ה, הכביש הוא פנינו, כנראה.

אני רק מסיים במילה אחת: כשאתם רוצים לשמור רווח בין מכוניות, תמיד נכנסים לך, כאילו נדמה לך שאתה נוסע אחורה, להבדיל מהחינוך. מה גורם להולנדים להיות כאלה? אני לא מצליח להבין. מילה אחרונה, אדוני, רק בנושא סוגיית הדיבור בפלאפון. אתם הובלתם בזמנו, כל הגורמים הנוגעים בדבר, את המאבק להכניס ולהטמיע את חגורות הבטיחות. השקיעו בזה מאמץ כביר,

והצליחו בסוף, בסופו של דבר זה הצליח. אותו דבר גם עם הפלאפונים, צריך להשקיע בזה מאמץ גדול. מילה אחרונה למשטרת ישראל: אני מקווה שסוגיית המפכ"ל החדש תעבור את המשוכה הפורמלית, ובא לציון גואל וצ'יקו אדרי, למשטרת ישראל. אני רוצה לאחל לו, כמי שהיה אחראי לאגף התנועה בתקופתו, הצלחה גדולה גם בתחום הזה. יישר כוח לכם על מה שאתם עושים פה.

תודה רבה לחבר הכנסת משה מזרחי. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אחריו, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.

חבר הכנסת חמד עמאר, אתה אמרת שעשר שנים אתה מוביל. אני זוכר שלפני 15 שנה עלה פה חבר הכנסת אופיר פינס. הוא הציע תיקון לחוק שיהיה אסור לשלוח סמ"סים כשאתה נוהג. אני זוכר שאז צחקו עליו, אמרו לו: אופיר, מאיפה הבאת את השטות הזאת? מה זה הדבר הזה? הוא אמר: לא הייתי מביא את התיקון אלמלא הייתי נוסע בכביש ורואה את העורף של האנשים שיושבים ומסמסים בלי בכלל להרים את הראש אל הכביש. תראה לאן אנחנו הגענו, שעכשיו באמת צריך לחשוב כמעט על איסור מוחלט של שימוש כלשהו, עם כל הרשתות החברתיות שם,

בבקשה, אדוני, עד חמש דקות. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אנחנו בעמדה שהשנה, ברוך השם, יש לנו פחות הרוגים, אני מקווה. מי שנהרגו זה מעל ומעבר, מספיק. מקווה שלא יתווספו עוד. זו התפילה הראשונה שבה אני מתחיל את דבריי בנושא הזה. ממה נגרמות התאונות? אני מחלק אותן לכמה קטגוריות, לכמה סיבות: הראשונה בהן, והמרכזית, היא טעויות אנוש, יותר מהמיגון של הרכב ויותר מהתשתיות, למרות שגם בזה יש שאלה. טעויות אנוש זה הדיבור בניידים, הסמ"סים האלה, ההודעות, שזה יותר מסוכן, כי זה לא לדבר.

היום יש מצב שמדברים, יש לו את הרמקול בתוכו, אפילו אם אין לו דיבורית, אז לפחות הוא יכול להיות עם הכביש. לא שאני מעדיף או שאני מטיף לכיוון הזה, אני גם נגד שידברו בכל מקרה, אבל ההודעות הכתובות

וצריך לתת את הדעת עליהן. אני חושב ששוטרים שעוצרים רכב יכולים לבדוק מתי נשלחה הודעה, ואני בכיוון הזה. הסיבה השנייה בטעויות אנוש זה מהירות ועקיפות מסוכנות. הנושא הזה של המהירות, שכולם רוצים מהר מהר, והוא עוקף במקום מסוכן, זה רוב תאונות הדרכים, היסח דעת, מהירות ועקיפות. יש גידול בתאונות במעברי חציה, לכן אני הולך לכיוון של להציע פתרונות. במעברי חציה יש כמה נקודות שצריך להביא בחשבון: המיקום של מעבר החציה, כי יש מקומות שעושים את המעבר בכל דרך בתוך העיר, כך שגם להולך רגל וגם לנהג אין מרווח שיראו גם את זה וגם את זה, ולכן המיקום שלהם, צריך לדעת בדיוק איפה למקם. אפילו אם אתה עובר את הכביש למקום אחר, ואתה ממשיך על המדרכה עוד כמה מטרים כדי להגיע ליעד שלך, אם זה בית ספר או זה בית אבות, או כל מבנה אחר, את זה צריך להביא בחשבון, כדי שכולם יראו את כולם. אנשים שעוברים, הם צריכים להבין גם שלא כל העולם עוצר בשבילם עד שהם עוברים, הם צריכים להיזהר ולהביא את זה בחשבון. הנקודה השנייה זה שינויים גיאומטריים. זה יכול להיות הגבהה של מעבר החציה, ואני מציע גם שתאורת רחוב, במיוחד בערב, תהיה בצבע אחר, מי שיראה את הצבע האחר, נניח כחול, ירוק או צבע אחר, אפילו אדום, שאנשים ידעו שזה מעבר חציה, ואז אני יכול, העלות של התאורה זו אותה עלות, אבל זה יכול גם לסמן. יש לנו הבעיה של האופניים החשמליים, וגם המהירות שלהם, שיכולה להגיע לעשרות קילומטרים בשעה, אנשים משדרגים אותם. האי-אכיפה, הגיל המותר זה 16, נסיעה ללא קסדה, הנושא הזה הוא מאוד מסוכן, ואנחנו רואים שיש הרבה פצועים, וגם הרוגים, לצערנו. יש את הנושא של קטעים אדומים. שם צריך לתת גם את הדעת, כי אנחנו נוסעים גם בכבישים שהם צרים ולפעמים מפותלים, שאין בהם תאורה. אני חושב שמקומות כאלה, צריך להכניס אליהם גם תאורה וגם את הנושא של ההפרדה, ויש אפשרות, כבוד היושב-ראש, להפרדה גמישה. אם יש הפרדה ויש חס וחלילה תאונת דרכים, זה הרבה פחות מסוכן מתאונה חזיתית, כמו שראינו לאחרונה בכביש 90, כי תאונה חזיתית, המשמעות היא שאתה מסכם את שני הכוחות של שני הרכבים, וזו המכה לשניהם. אם יש הפרדה, אז ההפרדה הזאת יכולה לספוג חלק מהתאונה וחלק מהכוח הזה, ואתה יודע מה? לצאת בפחות נזקים. יש נושא אחר, שהוא תחבורה ציבורית, כי כל הפיתוח של הכבישים לא מדביק את התוספת של הרכבים שעולים לכביש בכל שנה. יש לנו, אני רואה את הזמן. יש לנו את הנושא של חינוך והדרכה, הנושא של לימודים בכיתה י', ויש גם בבתי ספר יסודיים חינוך לבטיחות. בי' הם ניגשים לבחינה, ואז הם יכולים להיות פטורים מבחינת התיאוריה. זה מאוד חשוב ומקדם. יש לנו פעילות ענפה בבתי הספר ביישובים הערביים, ואני מברך על זה, ואלה גם הדרישות שלנו. אני ליוויתי את הנושא הזה מאז כניסתי לכנסת, ואני אומר, משרד החינוך גם התחיל בזה, וזה מאוד חשוב. יש לי המלצה אחרונה בשני משפטים, כבוד היושב-ראש: היום, מורה נהיגה, כשמישהו מקבל רישיון נהיגה, הוא נותן לו את ה"נהג חדש" הזה ואת השם: "המורה שלי הוא פלוני". אני הייתי מציע: היום יש טבלה מוכנה, יש לי אותה, של כל העבירות והקנסות והנקודות, לפחות שיקבלו את זה במתנה,

כי חשוב להם מאוד רישיון הנהיגה, כך שישמרו על עצמם. ואני פונה לכולכם לשמור על עצמכם, כי אתם יקרים לנו.

תודה, חבר הכנסת

חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת מלכיאלי,

חבר הכנסת מיקי לוי.

אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, היום הזה לציון היום הלאומי

אני יכול להגיד לכולם שהייתי שם, הייתי מן הצד השני. הייתי מן הצד השני, וראיתי תאונות דרכים שנגרמות בגלל בעיות שרובן ככולן, אפשר להאשים את הדרך, נכון, יש מקומות שצריך לשפץ. בסך הכול התשתית התחבורתית של מדינת ישראל בהשוואה למדינות אחרות בעולם היא תשתית ראויה, עדיין לא מושלמת. אני מכיר את כביש 38, שלקח שנים רבות למצוא את התקציב לשפץ אותו. הוא היה כביש אדום. יש עוד כמה כבישים שהם כבישים אדומים, כגון כביש 90. המהות היא תרבות הנהיגה. המהות היא שאנחנו יודעים שאסור לנגוע תוך כדי נהיגה בטלפון הסלולרי, שהיום מוגדר על ידי משטרת ישראל כגורם מספר אחת בתאונות דרכים, כגורם האנושי מספר אחת, כגורם לתאונות קשות שבצידן אבדות בנפש. כשנוסעים 100 קמ"ש ומסתכלים על הטלפון לשנייה, האוטו עובר בערך 50 מטר. 50 מטר. אתם מבינים כמה תאונות דרכים אפשר לעשות ב-50 מטר? זה אומר שחוסר תשומת הלב מביא לכך שאנחנו נבצע תאונות דרכים. אני חושב שצריך היערכות כוללת, חינוכית, קודם כול, מגיל רך, לכל נושא הבטיחות בדרכים. וכשאומרים לא לתת לילדים מתחת לגיל 16 לנסוע באופניים חשמליים והורים אינם עומדים בלחץ וקונים לבניהם או לבנותיהם אופניים חשמליים ואחר כך נגרמת תאונה קטלנית, שואלים את עצמם: היכן היינו? וכשהחוק אומר, אחרי מאמצים רבים בוועדת הכלכלה, אדוני היושב-ראש: יש לחבוש קסדה, ולא חובשים קסדה, והחלקה קלה מהאופניים והראש נחבט בגדר או בשפת או במדרכה עצמה, והאיש הופך לצמח, שואלים: היכן היינו? תרבות הנהיגה במדינת ישראל מחייבת שיפור. מיקי לוי, גם כשנוסעים על המדרכות בלי קסדה עומדים שוטרים ומתעלמים, ולשאלתי הם אומרים: אין לנו כוח אדם.

אני מקבל את ההערה, חבר הכנסת מאיר כהן. גם הקבלה הזאת של "אין לנו כוח אדם" אתה עומד שם, עוברים ילדים, אז אתה רואה אותם,

אז מרגע שמשטרת ישראל והפיקוח, שמשלבים ידיים בעניין הזה, מתחילת השנה ניתנו 45,000 דוחות לרוכבי אופניים. 45,000 דוחות. זה המון בכל קנה מידה, אני מסכים שזה לא מספיק. וכאחד שמכיר מעט טוב יותר את משטרת ישראל, צריך לעשות סדר עדיפויות: מה יותר חשוב, פשיעה, אבל אתה מבין שזה לא מנצח, מיקי. אבל אני רוצה לנצח, כי מדובר בבנינו, ולכן אני מדבר על שילוב ידיים בין תרבות הנהיגה לבין החינוך, לבין האחריות שלנו כהורים, לבין האחריות של מערכת החינוך. כשאין שילוב ידיים, ככה נראית ההשתוללות, כשאין שילוב ידיים, אז מרכיבים אחד את השני, והכלי הזה של אופניים חשמליים הופך להיות כלי מוות, כי חסרה שליטה עליו. וכשאני מביא הצעת חוק לגבי טרקטורונים שמשתוללים על הכבישים כשאסור להם להיות על הכבישים, אז החוק הזה לא עובר בוועדת שרים לחקיקה. ואני אומר: עזבו, לא רוצה את החוק, שמשרד התחבורה יגיש הצעת חוק ממשלתית. למה אני מזכיר את זה? כי בלי שילוב ידיים, אדוני חבר הכנסת היוזם את היום הזה, בלי שילוב זרועות של כלל המרכיבים בחברה ציבורית,

משטרה, משרד החינוך, תעבורה, כל מה שצריך, לא נצליח לנצח.

אני מודה לך. ובכן, חבר הכנסת עיסאווי פריג' יחתום את רשימת

שוכרן. אני חייב לציין את זה. היה לו הישג יפה. מגיע לו לחייך. תודה רבה. הדבר השני,

הרבה, הרבה זיקוקים. אבל מה קרה לכם בטובא,

יא זלמה, קיבלנו בטובא נציג של מרצ, לא הרשו לנו. שרפו. אין לנו נחת, מה נעשה. בדיון כל כך חשוב, עצוב,

אני מאוד מקווה שנתבגר ונבין איפה אנחנו נמצאים, והתופעה הפסולה והדוחה הזאת, ניפטר ממנה כמה שיותר, זה לא יהיה על הזמן שלך, אבל גם אתה אמרת, וחשוב לציין, שברוב המוחץ של היישובים זה התנהל בצורה מצוינת, חוץ משישה-שבעה יישובים.

זה כשאתה שורף בניין מועצה או בית ספר ביישוב אחר.

יש הרבה מה לדבר. כבר שרפו להם לפני שנתיים-שלוש. כן, אבל השרפה העכשווית היא הרבה יותר חריפה. היא קשורה בזהות, עיסאווי. בזהות הקבוצה המנצחת. אדוני היושב-ראש, חברים, ביום כזה חשוב, בנושא כזה עדין, בנושא כזה שמגיע לכל אחד ואחד מאיתנו, אני ציפיתי ששר התחבורה יהיה איתנו בדיון, ולא לראות את ידידנו שר התקשורת, שאני מבין, ומעריך, אבל זה לא בתחום האחריות, בסדר, כולם מתחרים על עומאן. עומאן, עומאן, עומאן. האימפריה של עומאן. מה יש בעומאן? עיסאווי מעדיף את כביש 90. אני מעדיף כאן, לא עומאן. אני יודע שהוא בעומאן, להציג את ההישגים של הרכבת והקו של תל אביב-ירושלים, שבינתיים תקוע. איזה ניסיון, מה אני אציג לעומאנים? את הקו של הרכבת לירדן? אני הולך להציג קו חלום, מירדן לישראל, קו רכבת. על איזה ניסיון מדברים? זו הערת ביניים. הדבר השני, אני רוצה להתוודות ולהודות: אני כל הזמן שמעתי, ואמרתי, וצחקתי בזלזול, שהגורם הדיגיטלי והטלפון הוא הגורם הראשון בתאונות דרכים. אני התייחסתי בזלזול לקביעה הזאת, אני אגיד לכם את האמת. בכל הדיונים אמרתי: על מה הם מדברים? עד שזה קרה לי. בנסיעה רגילה בתוך היישוב שלי קיבלתי הודעה, סתם, לראות מי שלח לי את ההודעה, נכנסתי ברכב. הייתי במהירות של 40. אז אמרתי: עברתי את זה על בשרי, ומאז אני מתנהג, הטלפון הסלולרי בשבילי, תוך כדי נסיעה, הוא אויב. אני אומר לכם מה קורה איתי. אפילו לא מסתכל על הודעות ווטסאפ וממעט לענות לטלפונים, גם כשיש לי דיבורית. מה זאת אומרת "אפילו לא"? בעיקר הודעות ווטסאפ. אני לא מסתכל, לא מסתכל על הודעות. נוכחתי לדעת שאין דבר שבא מריק, ככה, מריקנות. הגורם הזה הוא גורם מספר אחת בכל הדבר הזה. כשאני נכנס לזה לעומק, ושמעתי את החברים לפניי אומרים "הגורם האנושי", "גורם התשתיות"; כל מיני גורמים. כשאני מגיע לגורם האנושי, אני שואל את עצמי: אנחנו,

אתמול נשארנו עד 01:30, הגענו הביתה, אני ישנתי ב-03:30, וצריך להיות כאן ב-09:30, לקום ב-07:00 כדי להספיק. אז גם אנחנו בני אדם.

הכנסת לא צריכה להתנהל עד השעות הקטנות, 01:30 ו-02:00. זה לא הגון, לא פייר, לא מהווה דוגמה, ואנחנו מאמינים שהגורם האנושי הוא הגורם הראשון בקביעת הדברים. אנחנו ביקשנו את החוק, חוק הגנים הלאומיים, בגלל שהוא חשוב לנו, לדחות ליום אחר, והם לא נענו, ואתה נשארת בכל זאת. אני מציע לפסול רטרואקטיבית את כל החוקים שעברו אחרי חצות. למה להשאיר עד 01:30? אפשר לעשות את זה בשעות נורמליות ולנהוג הביתה. אדוני, אתם לוקחים את זמני. אני היושב-ראש, כשאני בשלטון אני מגלה נדיבות לב. (אומר בערבית: דבר כרצונך.) לא, לא (אומר בערבית: אני לא אדבר כרצוני.) אנחנו לקחנו ממנו דקה שלמה. (אומר בערבית: יאללה, דבר.) חברים, נקודה נוספת. חבר הכנסת עמאר, נקודה נוספת: אנחנו מתגאים שאנחנו נמצאים בתוך מדינות ה-OECD. מתגאים. אנחנו שם. אבל כשאתה בא לתחום התחבורה, אתה בתחתית הרשימה בכל המובנים. בכל המובנים. אני נכנסתי והתעמקתי, שאלתי והתעניינתי, אין לנו סיכוי להוריד את מספר תאונות הדרכים והנפגעים. הסיכוי היחידי הוא רק בפיתוח תחבורה ציבורית. בלי תחבורה ציבורית אנחנו יכולים להמשיך לפנטז ולפנטז ולפנטז. תחבורה ציבורית היא הפתרון להורדת מספר הנפגעים, מספר התאונות. אחרת, אנחנו נמשיך, אדוני היושב-ראש, כל שנה, כל שנה, לציין את היום הזה, ורק לציין ולספור הרוגים. בתנאי שהתחבורה הציבורית, כמו הרכבת, תהיה מוכנה לפעולה. את זה נשאל את שר התחבורה, שאיננו איתנו. מוכנה לפעולה, את זה נשאל את שר התחבורה. וחברים, אדוני היושב-ראש, אני מסיים באמירה אחת: על קטל כזה בכבישים צריך מסקנות, ומישהו צריך לשאת באחריות. ברגע שאין אף אחד שמשלם את המחיר, אז הקטל יימשך ויימשך. אני מקווה שדבריי הגיעו לאוזניים נכונות. תודה, אדוני. שוכרן, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אל-וזיר איוב קרא, תפדל. אתה לא חייב לענות. אתה יכול לקבל את התשובה משר התחבורה. אתה לא חייב לעלות.

מה אמרת עכשיו, עיסאווי?

יכול להגיד. נראה אותך אומר. כבוד השר יתרגם. אדוני היושב-ראש, ראשית, אני רוצה להתנצל בשמו של שר התחבורה,

חבר הכנסת,

חבר הכנסת

אני רק יכול לומר לך, אם היית שואל אנשים לפני שנה-שנתיים אם זה בכלל יקרה, היו חושבים שאנחנו הזויים, ולא פעם אמרו לי "הזוי". ב-1996, סלח לי, אני הייתי שם גם אז. אני יכול לומר לך, אל תקלקל את השמחה. תתגאה בזה שאנחנו פותחים שווקים וקשרים ויחסים בין מדינת ישראל לבין מדינות המפרץ. זה לא מובן, אבל אם כולם ייסעו לעומאן לא יהיו פה תאונות דרכים,

אה, פתאום חשוב לכם תאונות דרכים יותר מהשלום. יפה, מחנה השלום. אני גאה בכם. אין כמוכם. זה אחרית הימים. בסדר גמור. אני רק יכול לומר לכם שחזרתי עכשיו משליחות, והתקזזתי עם חבר כנסת מכובד מאוד, הוא עומד בראש הישיבה הזאת. הייתה תקלה שם, והוא אמר: זה לא יצא מהלב, הקיזוז הזה.

טוב, אני אבהיר: אני נתתי קיזוז לאיוב, ונודע לי שלשום שהוא עוכב בשדה התעופה,

הוא איחר, תכף הוא יגיד גרסתו.

עוכב כמה שעות, ולא עלה לטיסה, וחוק טיבי לא חל על העיכוב הזה. אז אמרתי לו כאן שמתברר, האמת היא שנתתי לך את הקיזוז לא בלב שלם, ולכן קרה מה שקרה. הודיתי בפניו. בעומאן לא, אני יכול לומר לכם שעוכבתי כמו שהוא היה מעוכב אם הוא היה שם. זה פייק ניוז, אתם עוד תכירו ותדעו למה. יש לי עוד אנשים שם שעוד לא חזרו. נדבר על זה. אני רוצה בהזדמנות זו לברך את חבר הכנסת עמאר והיוזמים על כל מה שאתם עושים סביב תאונות הדרכים. כיום אנחנו עומדים על 257 הרוגים בתאונות הדרכים. מספר ההרוגים נמוך בכ-20% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. בדרכים שלנו, זה בגלל שהשנה לא, סוגיית הבטיחות בדרכים, אדוני היושב-ראש,

רוחבית ומקיפה הנוגעת לעשיית משרדי ממשלה רבים. תמונת הבטיחות בדרכים מורכבת מתחומים רבים, ובהם העמדת תשתיות כבישים סלחניות, שיפור בטיחות הרכב והכשרת הנהג, פינוי מהיר של הפצועים, אכיפה, הרתעה וענישה של עברייני התנועה, וכן חינוך והסברה להתנהגות בטוחה בדרכים. במהלך שנות הכהונה של שר התחבורה הנוכחי השקענו רבות בכל תחומי אחריות וסמכות המשרד, בפיתוח תשתיות ובשיפור בטיחות הרכב. אנו משקיעים תקציבי עתק בפיתוח תשתיות הכבישים, הפכנו כבישים אדומים לכבישים משודרגים ובטוחים, ובהם כביש 31, כביש 38, כביש 3, כביש 65, גם כביש 77 וכביש 79 בביצוע כעת, וכבישים 293, 85 ו-89 נמצאים בתכנון לקראת ביצוע. במוקדי הסיכון אנו משקיעים מעל מיליארד שקל בהפיכת צמתים מסוכנים ופניות שמאלה לא מוסדרות לצמתים בטוחים ומוסדרים, וכן בהשתתפות בתקצוב פרויקטים של בטיחות ברשויות המקומיות. בתחום הרכב, עד שיבוא הרכב האוטונומי, שיעלה את רמת הבטיחות לכמעט מקסימלית, אנחנו מעודדים התקנת מערכות בטיחות חכמות להתרעה מפני סטייה מנתיב ושמירת מרחק. חייבנו את הרכב הכבד בהתקנת מערכות אלו. כבר בתחילת השנה חייבנו התקנת מערכות אלו ברכבים פרטיים חדשים, תוך הענקת ניקוד זיכוי במס הקנייה. גם ברכב משומש אנו מעניקים הטבה דרך הנחה באגרת הרישוי בגובה של 1,500 שקל חדש על פני שלוש שנים, וגם בדרך שתאפשר תחרות בין שלוש חברות בתחום. אנו רואים כיום שמספר גדול מאוד של תאונות, פצועים והרוגים נגרמים בשל אי-כיבוד כללי וחוקי הנסיעה. כאלה הנוסעים במהירות מופרזת, נוהגים ללא רישיון, חוצים פס הפרדה רצוף, וכמובן השימוש העולה בכל אמצעי מסיחי הדעת והטלפונים הניידים, מגדילים את הסיכון והסיכוי להיות מעורב בתאונות דרכים. לטובת זאת משטרת התנועה העלתה את רמת האכיפה בשנה האחרונה, ובהחלט ניתן לזקוף את הירידה בהרוגים, ואני בשם כולנו פה מודה להם על העבודה המאתגרת והקשה. אני מנצל את ההזדמנות לברך את המפכ"ל החדש צ'יקו אדרי בתפקידו כמפכ"ל משטרת ישראל. בעניין ועדת השרים, ועדת שרים נועדה ליצר תיאום ושיתופי פעולה בין המשרדים. משרדי הממשלה, המשטרה והגופים הרלוונטיים עובדים בשיתוף פעולה במשך כל השנה, ואכן, בשנה האחרונה מאמצים אלו נשאו פרי. אני מודה לכולם במעמד מיוחד זה על העשייה. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, להסתפק בדבריי אלו בפני המליאה.

השר מבקש להסתפק בתשובתו. מה דעת המציעים? חמד עמאר (ישראל ביתנו): אין בעיה.

ובכן, תודה רבה. זה שולל מעודד פורר ומאיר כהן את הזכות לדעה אחרת. אנחנו עוברים להצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 63), לקריאה שנייה ושלישית. תציג אותה חברת הכנסת טלי פלוסקוב, בשם יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. החוק חשוב מאוד, חוק המרשם הרפואי. יוזמים מעניינים.

כן. אתה יכול לפרגן ליוזמים.

עודד פורר, אחמד טיבי, נורית קורן.

גם כשהוא לא פה, יואב קיש. גם יואב.

אדוני היושב-ראש, גברתי. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתחיל ולברך את חבר הכנסת חמד עמאר על המאמץ והעבודה, במהלך הרבה שנים כבר, שאתה עושה בנושא של בטיחות בדרכים. יישר כוח. אין ספק שהנושא הוא חשוב, במיוחד אחרי האירועים האחרונים שכולנו נחשפנו אליהם על כביש 90. אני מקווה מאוד שזה הדבר האחרון שנשמע, שלפחות חצי שנה יהיה לנו שקט. רבותיי, אדוני יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אלי אלאלוף, שנמצא כאן, אני מתכבדת להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס׳ 63), התשע"ט 2018. הצעה זו היא מיזוג של כמה הצעות חוק פרטיות שהגישו חברי הכנסת, כפי הוא אמר, עודד פורר, אחמד טיבי, נורית קורן, ואני הבנתי שגם קיש.

מרשמים אלקטרוניים הולכים ומחליפים את המרשמים שניתנו פעם בנייר. כיום ניתן לממש מרשם אלקטרוני שניתן בידי רופא מטעם קופת חולים אך ורק בבתי מרקחת של קופת החולים או בבתי מרקחת שיש להם הסדר עם קופת החולים, וזאת משום שלבתי מרקחת שאין להם הסדר עם קופת החולים אין גישה למערכת הממוחשבת שלה. כדי לאפשר למטופל לרכוש תרופת מרשם שניתנה במרשם אלקטרוני גם בבתי מרקחת שאינם בהסדר עם הקופה, ובכך להקל על המטופל את הגישה לתרופות שנחוצות לו, מוצע לחייב את כל קופות החולים לאפשר לכל בית מרקחת גישה למערכת הממוחשבת שלה, לעיון במידע על מרשמים שטרם נופקו בלבד. שוב אני חוזרת: המרשמים שטרם נופקו. אדגיש, לאור הערות שעלו בעת דיוני הוועדה, כי הצעת החוק אינה גורעת מהאפשרות של קופות החולים להעביר לבתי מרקחת מידע אחר שמסירתו מותרת לפי החוק. זאת הייתה הרוויזיה של יושב-ראש הוועדה אלי אלאלוף, וזה מה שהיום אישרנו. קופת החולים, או מי שהיא התקשרה עימו לשם כך, תהיה רשאית לגבות תשלום בסכום סביר מבתי המרקחת שמבקשים להתחבר למערכת הממוחשבת שלה. תשלום זה לא יעלה על התשלום שקופת החולים גובה מבתי מרקחת שיש לה הסדר עימם. כדי להבטיח שלא ייגבה מחיר גבוה שימנע בפועל את הגישה של בתי המרקחת למערכת הממוחשבת, מוצע להסמיך את שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, לקבוע סכום מרבי למתן גישה כאמור. האפשרות למימוש מרשם אלקטרוני אין משמעה שהמטופל יקבל פטורים או הנחות מהקופה שהיה עשוי להיות זכאי להם אילו היה רוכש את התרופה בבית מרקחת של הקופה או שבהסדר עימה. מה שזה אומר, חברת הכנסת פלוסקוב, האם אתם וידאתם שלא ישיתו על האזרח את התשלום הזה של קופת חולים? קודם כול, כן, אבל מבחינת, הכול בפיקוח.

מבחינת עלות התרופה, היא בפיקוח.

הכוונה היא שעכשיו קופות החולים, בתי המרקחת הפרטיים יצטרכו לשלם משהו לקופות החולים כדי שזה לא יצא, רק דמי חיבור. שזה לא יהיה על חשבון, רק דמי חיבור.

מה שאני רוצה, רגע, רגע, שנייה. מה שאומרים כאן, כדי לא להעמיס את התשלום בתוך התרופה.

הנושא של המחיר זה לא הנושא שטיפלנו בו. אנשים צריכים לדעת, והרוקח, מחובתו גם להגיד למטופל, שהוא ידע שאם הוא קונה את התרופה הזאת בבית המרקחת של קופת החולים או בבית מרקחת שבהסדר, יכול להיות שהמחיר שם יהיה יותר נמוך, אבל יחד עם זאת, אנחנו כן ניתן אפשרות לממש את המרשם בבית מרקחת פרטי. החיבור עולה, נכון, זה לא הרבה כסף. חיבור, 40 שקל. אני אומר את מה שאמר אלי, אבל בקול. אני רוצה לקרוא לך את מה שאמרתי עכשיו, בנוסח של הייעוץ המשפטי של הוועדה: מוצע להטיל על בעל בית מרקחת חובת יידוע באמצעות שלט בארבע שפות בדבר הקופות שיש לבית במרקחת הסדר עימן, וכן להטיל על הרוקח המנפק את התרופה ליידע את המטופל בעל פה כי רכישת התרופה בקופה או בבית מרקחת של הקופה עשויה להיות יותר זולה.

על מנת לאפשר לקופות החולים להיערך ליישום ההצעה, מוצע לקבוע כי תחילתה תהיה שלושה חודשים מיום פרסומה. אני רוצה להגיד לכם שהיו קופות חולים שביקשו שנה כדי להיערך, ואנחנו לא הסכמנו. בהתחלה דיברנו על חודשיים,

בהתייעצות עם כל הגורמים, החלטנו לתת להם עוד חודש, כדי שהחוק ייכנס לתוקף בתוך שלושה חודשים. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד ללא הסתייגויות, ואני מבקשת מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית בנוסח שאישרה הוועדה. כאן המקום,

להודות ליושב-ראש הוועדה, כי אני יודעת שהדיון היה ברצף מאוד גבוה, כדי לסיים אותו כמה שיותר מהר, וכמובן ליוזמי החקיקה, חברי הכנסת עודד פורר, נורית קורן, אחמד טיבי ויואב קיש, שיזמו את החקיקה. כרגיל, תמיד אנחנו לא שוכחים להגיד מילה טובה לצוות הוועדה, למנהלת הוועדה וליועצת המשפטית יעל, שנמצאת איתנו היום כאן. תודה רבה לכם על העבודה הנפלאה. זו בשורה. אני אומרת, זו הצעת חוק חברתית, והיא בשורה מאוד חשובה לאזרחי מדינת ישראל.

תודה רבה. אני מודה לך, חברת הכנסת טלי פלוסקוב, על הצגת החוק. אני גם מודה ליושב-ראש הוועדה על הדיונים, אחד אחרי השני, המזורזים, שהביאו לכאן את ההצעה בקריאה שנייה ושלישית. להצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית אין הסתייגויות,

רבותיי, אני עובר להצבעה בקריאה שנייה, כהצעת הוועדה, כמובן. סעיפים 1 4 נתקבלו. בעד, 18, אין מתנגדים ואין נמנעים. זה עבר בקריאה שנייה. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית.

חוק חשוב וצרכני ממדרגה ראשונה, וחברתי ממדרגה עוד יותר ראשונה. גם וגם.

בעד, 17. מי נעדר? תנו לי את השם שלו. היו 18. האמת? אתה לא הצבעת.

יכול להיות שזה אני? בעד, 17, נגד, אפס, נמנעים, אפס. תוסיף את קולך. אם זה אני, אני מוסיף את קולי, אז זה 18. ראיתי שאתה לא,

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 63), חוק המרשם הרפואי, שיזמו חברי הכנסת עודד פורר, אחמד טיבי, נורית קורן ויואב קיש, עבר בקריאה שנייה ושלישית. מברוכ לצרכנים ולבתי המרקחת הפרטיים. חבר הכנסת עודד פורר, נא לברך. טוב, אחריו.

צו מעצר יוצא מייד אחרי דבר כזה. רבע שעה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שאלתי את עצמי: איך חוק נולד? מפניות של ציבור שכואב ופונה אליך, איך חוק נולד? מאזרח שסובל ונאנק תחת הביורוקרטיה. כך, חברות וחברים, נולד גם החוק הזה, שימנע את הטרטור מאזרחים שצריכים לנסוע לבתי מרקחת מרוחקים ולעמוד בתור רק בגלל שעד היום חשבו בקופות החולים, באוצר ובמשרד הבריאות רק על הכיס של קופת החולים, ולא ראו את הלקוח ולא ראו את המתרפא כמי שצריך לקבל את השירות, אלא כמי שאפשר להפוך אותו ללקוח שבוי בתוך בית מרקחת, לדחוף לו את המוצרים הנלווים שנמצאים ליד המדפים, ואז כשאין לו ברירה הוא גם יעמוד בתור חצי שעה, זה המצב בתורים בהרבה מאוד מבתי המרקחת, ובחצי השעה הזאת,

הוא יסתובב בין המדפים וייקח פה מגבונים ושם חיתולים או מוצצים, כל אחד מה שהוא כבר צריך בבית המרקחת. אני אומר לכם שהחוק הזה הגיע מהציבור. זה חוק שהגיע מפניות ציבור שאני קיבלתי, שחברי כנסת אחרים קיבלו, שאמרו: חברים, לא יכול להיות שאישה, שלא ישמע את זה, הרב ליצמן לא פה, בשביל לקחת גלולות נגד היריון, היא קיבלה מרשם, והיא צריכה לנסוע בשלושה אוטובוסים לבית מרקחת ספציפי ולעמוד בתור, אפילו שאין הבדל במחירים מבחינת השתתפות הקופה. זה ישפר גם את המצב ללקוחות וגם את המצב לבתי המרקחת העצמאיים הקטנים, שראינו אותם הולכים ונעלמים מהשטח, כי מה שנשאר זה רק הרשתות הגדולות. אני אומר לסיכום תודות.

לא היה אפשר להעביר את החוק הזה בלי סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, בלי העזרה שלו, שהיה מוכן ללכת נגד הזרם, לשנות את המדיניות של המשרד שהייתה נוהגת במשך שנים. אחרי שפניתי אליו והוא הסכים ללכת עם העניין הזה, הוא לחץ גם על משרד האוצר וכופף גם אותו כדי שנוכל לקדם את הצעת החוק, וסייע בהעברת החוק הזה,

עם צוות משרדו, שמאותו רגע נרתם, גם הלשכה המשפטית במשרד הבריאות וגם האגפים המקצועיים. מובן שאי-אפשר בלי להודות לך, אדוני חבר הכנסת אלאלוף, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, שכרגיל, כשאתה רואה עוול אתה לא נשאר אדיש אליו. עזרת לקדם את הצעת החוק הזאת מהר. זה גם קבוצת חברי הכנסת שהצעות החוק שלהם הוצמדו אליי, גם אתה, אדוני היושב-ראש, וגם חברת הכנסת קורן וגם חברי הכנסת הנוספים שסייעו בקידום של הצעת החוק הזאת. וכמובן, כמובן כמובן לצוות הוועדה: למנהלת הוועדה הגב' ענת כהן שמואל והיועצת המשפטית הגב' יעל סלנט, וכמובן לכל צוות הוועדה הנוסף. ולסיכום, בלי העוזרים שלי, אירינה, מרק ועדי בוודאי, לא היה אפשר להגיע לחוק הזה. תודה רבה וישר כוח לכולם.

חברת הכנסת נורית קורן, אחת המציעות.

אדוני היושב-ראש, השר איוב קרא, חבריי חברי הכנסת,

אני רוצה להודות לחבר הכנסת חַמֵד עמאר, חַמֵד, לפני שאתה יוצא, מה? על היום המכובד שניהלת. חַמַד, חַמַד, חַמַד. חַמֵד.

לא חַמֵד, חַמַד. חַמֵד עמאר. בסדר?

אני רוצה להודות לך על היום המוצלח שארגנת בנושא, כשתתחילי לקרוא לאַיוּבּ אִיוֹב, תקראי לו חֵמֵד. רגע, רגע. אנחנו, תן לי לברך. אני אתן לך כמה זמן שאת רוצה. היום המוצלח שעשית בנושא של תאונות הדרכים, וכמה שאתה נלחם בנושא הזה. אנחנו מחזקים אותך, ואנחנו נמשיך ואנחנו נפעל למגר את התופעה. אנחנו צריכים לבקש מהציבור שגם הוא, כשהוא נוהג, כשהוא עובר את הכביש, לשים לב ולחנך את הילדים, גם עם האופניים החשמליים, לרכוב לפי החוק ולעשות הכול על מנת לשמור על החיים שלנו, כי אם לא נעשה את השילוב של הכול ביחד, אנחנו לא נצליח למגר את התופעה. אז תודה רבה לך על היום הנפלא.

אדוני יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, אני רוצה להודות לו על כך שהוא ראה לנכון לבוא ולקדם את החוק בצורה הכי מהירה. אני חושבת שעשינו פה איזה שיא בוועדת העבודה והרווחה, שקידמנו את החוק מהר מאוד, כי זה חוק שאפילו שהיו התנגדויות, חבר הכנסת עודד פורר ברוב חוכמתו הצליח, מוקש אחרי מוקש, לפתור ולהביא לידי מיצוי את חוק המרשמים, וגם להודות לשר ליצמן, שבאמת ראה לנכון לבוא ולשנות את המדיניות על מנת לבוא למען האזרחים. חברי סגן יושב-ראש הכנסת,

בכנסת הקודמת הנחת את החוק הזה ולא הצלחת להעביר אותו.

עכשיו הגענו באמת לסוף הדרך, ואנחנו מצליחים להעביר את זה למען האזרחים. אני רוצה לספר לכם, כאימא לילדים קטנים, שלפני הרבה שנים הילד שלי היה חולה באסתמה, והייתי צריכה תרופה, באמצע הלילה הייתי זקוקה לה. ואם אין בית מרקחת של קופת חולים סגור ואין לך בית מרקחת תורן, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה פשוט חסר אונים. אתה צריך ללכת, בזמני זה היה ללכת לבתי החולים ולחכות בתור עד שייתנו לך טיפול, היום הקדמה התקדמה: יש לנו את המר"מ, יש לנו את בתי המרקחת שפתוחים עד השעה 12:00 בלילה. ולכן, הייתה חשיבות גדולה להצעת החוק הזאת, וגם כאן, כשאנחנו מאפשרים לבתי המרקחת קטנים, גם להם, לבוא ולתת שירות טוב לאזרחים.

זאת חקיקה חברתית גדולה מאוד, ואני באמת רוצה לברך את השותפים שלי לחוק הזה, את חבר הכנסת פורר, את חבר הכנסת אחמד טיבי ואת חבר הכנסת יואב קיש, שבאמת עשו, יחד איתנו, לחצנו והבאנו חקיקה אזרחית טובה ומשובחת.

תודה רבה. אני רוצה לנצל את מעמדי הרם כדי לברך מכאן, במקום לברך משם כמציע. אכן, מדובר בחוק צרכני. גם בכנסות הקודמות הוא עלה, גם בכנסת הקודמת, לדיונים בוועדה ולהצעות. חברו גורמים רבים בקדנציה הזאת כדי להצליח ולהעביר אותו: חברי הכנסת עודד פורר, נורית קורן, יואב קיש ואנוכי, אבל האוטוסטרדה, הכביש המהיר, כביש 6 של החוק, זה אלי אלאלוף, יושב-ראש הוועדה, לאחר הסרת המחסומים והחסמים על ידי סגן השר ליצמן, שכמו שעודד אמר, אני מכיר את התכונה הזאת של ליצמן מאז שהעברתי את החוק של מקצועות פארה-רפואיים, הוא לעיתים שוחה נגד הזרם ונגד הפקידים אנשי המקצוע ורואה את טובת העניין. כך הוא התנהג גם בעניין הזה של חוק מרשם רפואי.

בתחילתו היו מי שלא הבינו את החוק, תקפו אותו, במיוחד אנשים שכיוונה אותם קופת חולים מסוימת כדי לתקוף את החוק וכדומה. והמשכנו לשעוט. בסופו של דבר החוק הזה לא פוגע באף צד, אבל הוא טוב לכלל הציבור, הוא טוב לבתי מרקחת עצמאיים, והאזרח יכול לקבל את המרשם, לפדות אותו בכל בית מרקחת. כאשר מישהו מאום אל-פחם אומר לי ששלחו אותו לחולון או לרחובות, לא יודע איפה, בגלל תרופה מסוימת,

או באותו יישוב מקצה אל קצה. וכדי להירשם למערכת הממוחשבת, בית המרקחת הפרטי, זה רק 40 שקל,

זה חוק מעולה. אני רוצה להודות לצוות הוועדה. כרגיל, עשיתן עבודה מצוינת, ואני לא יכול שלא לסיים בתודה רבה לעוזרי, עו"ד אחמד דראושה, שעבד יפה כדי לקדם את החוק הזה, ותודה גם לכל הקולגות שדחפו ולכל מי שהצביע עבור החוק החשוב הזה.

חבר הכנסת מאיר כהן. אחרי מאיר, ברשותך, אלי. אדוני היושב-ראש, חמד עמאר, שארגן את היום הזה, יש דבר אחד שבטח נוגע לליבך. כל הזמן אני שומע, ומיקי חזר על זה: למשטרה אין מספיק כוח לאכוף באופניים האלה ובאופניים האלה, זה לפנים משורת הדין, כי עברנו נושא,

אבל חשוב לי להגיד את זה. חבריא, הנסיעה בכבישי הנגב, הנסיעה בכבישי הנגב היום היא אחד הדברים המסוכנים ביותר. כבישי הנגב הם שטח אקס-טריטוריאלי. אני אומר את זה לחבריי בליכוד, ממשלת ימין, שוויתרו על השטח הזה. שטחים אקס-טריטוריאליים. הנסיעה בכבישים בנגב, יש לה חוקים משלה. האוכלוסייה הבדואית, האוכלוסייה הערבית, שממילא מצבה קשה מאוד, סובלת גם מכך שהמשטרה לא נכנסת ליישובים האלה, אפרופו הנשק וכו' וכו'. לנסוע בכביש 31 או בכביש 25 או בכביש מירוחם למצפה רמון או לשדה בוקר, או ממצפה רמון להתחבר לאזור אשלים, אנשים לא נוסעים בכבישים האלה. זה לא יהודה ושומרון, זה כבישי הארץ, זה כבישי הנגב. אין שם שיטור. יש שם כל יום תחרויות של מכוניות. זה המערב הפרוע. מי שנכנס לרהט, בכביש הראשי של רהט כל מוצאי שבת יש תחרות של מכוניות, והמשטרה לא נוקפת אצבע.

וכל אנשי המשטרה, שגם אני מעריך אותם מאוד, בסופו של דבר גם המשטרה נוהגת בהסתר פנים, לא רק בנושאים של נשק וכו' וכו' גם בנושאים של תעבורה. חשוב להגיד את זה ביום כזה.

תודה רבה.

אדוני יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת אלאלוף,

אדוני היושב-ראש, חברי סגן יושב-ראש הכנסת ד"ר אחמד טיבי, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, שחזר בשלום ממשימה אפשרית, גם זה טוב, חברים, אני כל כך שמח שאנחנו יכולים לחגוג העברת חוק בצורה כל כך מושלמת, באווירה כל כך טובה, בשיתוף פעולה מדהים. אז תרשו לי להגיד לכם את האמת לגבי יוזמי החוק: צריך להוסיף לאלה שציינו, יעל סלנט, היועצת המשפטית המדהימה שלנו, רוצה שאני אזכיר, אז יש גם את רועי פולקמן, רוברט אילטוב, יש גם חמד עמאר, יש גם ברשימה הזאת יוליה מלינובסקי, דוד ביטן, אורן חזן, אלי אלאלוף, אכרם חסון, מירב בן ארי ומשה גפני.

אני רוצה להגיד לכם שהחוק הזה אמור לבטא שינוי חברתי, סוציאלי, מדהים במדינת ישראל, שלא תמיד אנחנו מציינים אותו, וזה השילוב המדהים של אוכלוסייה ערבית בשירותי הבריאות בכלל, ובמיוחד ברוקחות. בתי המרקחת, נכון. הרוקחות היום, מעל ל-40% מהרוקחים שלנו הם בני היישובים מהפריפריה הצפונית והדרומית של המגזר הערבי, ואני רואה בזה הצלחה חברתית אדירה שהמדינה צריכה להתגאות בה. אני אומר את זה מפני שזה גם פיזור שירותי הבריאות במדינה.

הקבוצה החדשה הזאת, שהיא גם במרכז הארץ, באזור המשולש, יכולים לקבל שירותים רפואיים גם בפריפריה. הרוקחות זה משהו מאוד מאוד חשוב, והמהלך הזה הוא פתיחה לטובת האוכלוסייה הזאת מקופות החולים, שעד עכשיו סגרו את הדלתות שלהן. היום קופות החולים חייבות, ובצדק, בגלל התחרות הנדרשת מהן, לאפשר שירותי בריאות ורוקחות ומכירת תרופות בכל פינות הארץ, אז מי שאוהב עסקים קטנים, זו הצורה הטובה ביותר לקדם אותם. אני גם רוצה לציין פה שחיזוק של עסקים קטנים זה בסיס ליוזמות נוספות. זה גם בסיס להכשרת כוח אדם עתידי צעיר יותר היום, שיכול להיכנס לנושא הזה, שאנחנו זקוקים לו. אני רק רוצה להזכיר: בשירותי הבריאות בדרום היום, רוב הפארה-רפואי ניתן על ידי תושבי הצפון לשעבר, נכון. ואני גאה בזה. אני חבר קופת חולים, כמו כולנו, וכשאני מגיע למקום, ואני אומר לכם, היחס אחר. גם בסיעוד, ויותר יותר גם בכל הנושא הגריאטרי, אנחנו רואים שהאוכלוסייה הזאת משתלבת. לכן, אני רואה בחוק הזה, זה לא מהלך של למצוא בצורה זולה יותר ומהירה יותר את התרופה הנדרשת לכל אחד מאיתנו, אלא גם לציין את השילוב החברתי המדהים שמתרחש תחת עינינו, ללא תכנון ממשלה, אני חייב להגיד לכם. לא תמיד מה שהממשלה מתכננת היא מצליחה, אבל פה, ביוזמה אישית של אנשים, של המגזר ושל אחרים, לצערי, החלק הגדול לא לומד בארץ, מסיבות שרק אנחנו החלטנו, רק המדינה החליטה. תיקחו היום את הדוגמה של צרפת, נשיא צרפת לפני שבועיים נאם שלוש שעות על מערכת הבריאות, שלוש שעות, בטלוויזיה, והסביר איך הוא משנה את שיטת הבריאות, מערכת הבריאות,

כולל ביטול כל הקבוצות המצומצמות שלומדות מקצוע זה או אחר. אצלנו שר הבריאות לא עוסק בענייני בריאות. אז אני אומר לכם, הנושא הזה, אני אומר לכם, זה פשוט, שזה נתניהו. מי שמסתכל על המערכת הזאת צריך להתמוגג, ליהנות מזה שמערכת הבריאות משלבת את כל אוכלוסיית המדינה בצורה שווה, על בסיס יכולות ועל בסיס מקצועיות. זה מאוד מרשים, ועל זה רציתי לדבר, נוסף לכל מילות התודה למערכת שלי, ליעל, למנהלת הוועדה שלי, אני לא יודע מה זה לחיות בלי מנהל, עכשיו אני מחפש תמיד מנהלת,

אבל בוועדה, וכל הצוות הנפלא, כולל העוזרים האישיים שלי ושל אחרים.

תודה רבה. היה לי ויכוח עם מוסי רז על אוכל, אוכל ערבי מול אוכל ישראלי, אוכל יהודי. ואפרופו, כשמדברים על רוקחים ערבים, בדרך כלל רוקח ערבי, אחרי שהוא נותן את המרשם, הוא אומר לפציינט או לקלינט היהודי: תיקחו שלושה כדורים אחרי מה שאתם,

מכנים אוכל. האוכל שלכם לא מי יודע מה. ענת ברקו, עשיתי לך פתיח. חברת הכנסת ענת ברקו, את יכולה עכשיו, אני אומרת לך, מזל שאני אוכלת אוכל עיראקי. נכון, זה לא נוגע לך בדיוק, האמירה הזאת. גם מבשלת. הצעת חוק שנייה, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 135) (גנבת נשק),

הצעת חוק חשובה של חברת הכנסת ברקו. בבקשה.

אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, נשק לא נגנב סתם כך בשביל הכיף, גם לא למטרות צדקה.

נשק משמש לפשיעה ולטרור. נשק קוטל חיים. הצעת החוק שאני מביאה בפניכם היום בקריאה ראשונה מבקשת להוסיף עבירה לספר החוקים שלנו, עבירת גנבת נשק, כאשר בצידה של עבירה זו יהיה עונש מאסר בן עשר שנים. מסתבר שחוק העונשין שלנו משנת תשל"ז, 1977, לא כולל עבירה של גנבת נשק כעבירת גנבה בנסיבות מחמירות. עבירת גנבה קבועה בסעיף 383 לחוק העונשין,

שנות מאסר. פשוט שלוש שנות מאסר. היית מאמין, אדוני, שגנבה חקלאית או גנבת תמונה או כל יצירת אומנות היא גנבה בנסיבות מחמירות והעונש עליה הוא ארבע שנים, לעומת גנבת נשק? פשוט אבסורד. לא יאומן. אם זו גנבה של חצי מיליון שקל אז העונש על הגנבה הוא עוד יותר, הוא עולה לשבע שנות מאסר. ומה עם גנבה של כלי נשק? המחוקק לא קבע דבר.

מעמידים לדין את גנבי הנשק על עבירות החזקה והובלת נשק שלא כדין לפי סעיף 144(א) ו-(ב) לחוק העונשין.

לעיתים יש חפיפה, כשנגב נתפס כשהוא מכניס או מוביל את הנשק הגנוב. אבל מה אם גנב נתפס לאחר שמסר את הנשק לאחר? מה עם עבירת ניסיון? הוצבו בפניי טיעונים שהפרקליטות מגישה כתבי אישום על עבירות ההחזקה והובלת הנשק שלא כדין, ובכך מסתכמות שנות הענישה בעשר שנות מאסר.

מצאתי לא מעט פסקי דין המציגים מציאות שונה, שבה גנבת הנשק מוכחת ואילו החזקת הנשק והובלתו אינם מוכחים. שימו לב: ב-2011 ארבעה בני משפחה, משפחת שלאעטה מסח'נין, ותושב נוסף מכפר כנא שבוואדי ערה, תקפו חיילים, גנבו נשקים של חיילים וסחרו באותו נשק. אף אחד מהם לא הועמד לדין על גנבת נשק, כולם הועמדו לדין על האלימות כלפי החיילים והסחר הבלתי-חוקי בנשק. אבל מה עם הגנבה עצמה? זה לא בא לידי ביטוי. ב-2010 בחרו תוקפים את אזור התעשייה בכרמיאל כמקום פשע והיכו באמצעות מוט ברזל חייל שנשא רובה M16 קצר קנה. הארבעה חטפו את הרובה ונסעו לביתם. החייל נחבל קשות ונזקק לאשפוז. את הרובה הם מכרו תמורת 35,000 שקלים. במקרה אחר בחרו בקריית שמונה. איתרו חייל נוסף, תקפו אותו, גרמו לו לשבר בגולגולת ומכרו את הנשק, אבל שוב, עצם הגנבה לא היה משהו שהם הורשעו עליו בכלל. היה שחקן מבני סח'נין שגם בעקבות הודאתו הורשע במעורבות ובנשיאת נשק ותשלום פיצויים לחייל,

חיילים נושאים נשק, אבל מאיפה מגיע הנשק הזה שאנחנו רואים שהוא משמש לפשיעה וטרור? מבסיסי צה"ל, צה"ל מספק את הנשק, בעצם. הדבר האבסורדי הוא שצה"ל, שאמור להגן עלינו, בתוך בסיסיו נפרצים נשקיות, מחסני נשק, ואמל"ח מוצא את דרכו לגורמי פשיעה וטרור והורג אזרחים. בכל הדוגמאות האלה אף אחד מהם לא קיבל עונש חמור מספיק על גנבת הנשק עצמו, וזה דבר שאנחנו באים לתקן. מה עם המסר של בית המחוקקים שעצם גנבת הנשק, הכלי המסוכן הזה, היא גנבה בנסיבות מחמירות? אנו כמחוקקים צריכים לקבוע את העבירות ואת חומרתן, ובתיקון לחוק שאני מציעה נגיד בפה מלא: לא לגנבי נשק, לא לגנבת נשק, והקץ ליחס הסלחני שהם זוכים לו מרשויות החוק, החל מספר החוקים ועד המשטרה, הפרקליטות ובתי המשפט. על פי הצעת החוק, עונש של עשר שנות מאסר מצפה לגנב נשק, ואני קוראת לכל הגורמים העוסקים באכיפת החוק שאותם מניתי ואמנה שוב,

פרקליטות ובתי משפט, להתיישר לפי הנורמות שאנו כבית המחוקקים קובעים. אטעים כי הנשק לא נגנב למטרות צדקה, נשק בידי מי שאינו מורשה להחזיקו הוא פצצה מתקתקת, איום מוחשי על שלום הציבור וביטחונו. נשק הוא כלי מסוכן ויכול לשמש לקטילת חיים, הן בידי עבריינים פליליים והן בידי טרוריסטים צמאי דם. הנשק מגיע אליהם רק לאחר שנגנב, ומכאן הצורך להרתיע את הגנבים, גנבי הנשק. ההצעה הזאת שלי היא חלק ממארג החוקים ומהפעילויות שאני מקדמת כדי לשים קץ לגנבות נשק מצה"ל ומגופים אחרים. העמדת הגנבים בסיכון לענישה מחמירה אולי תצמצם את התופעה או תמגר את הסיכון שבהגעת נשק לידיים פליליות או טרוריסטיות. 80% מהמטענים בעולם התחתון, ויש כאן אנשי משטרה, קצינים בכירים במשטרת ישראל, הם יגידו לכם את זה, מורכבים מחומר נפץ שנגנב מבסיסי צה"ל. לצערנו, מתברר כי צה"ל הוא המממן הגדול ביותר, מחסן הנשק הגדול ביותר לארגוני פשיעה וטרור. ב-2013, כשרב-אלוף גדי איזנקוט נכנס לתפקיד סגן רמטכ"ל, הונח על שולחנו מסמך שקבע שבשנים 2009 2013 נגנבו מצה"ל 400 רובי סער שונים, שניתן לצייד בהם גדוד חי"ר שלם.

אנחנו גם חשופים לפניות של אנשי המילואים לגבי מה שקורה במחנה צאלים, לפירוק של נשק, כולל רק"מ, תוך כדי נסיעה על ידי טרקטורונים, של אוכלוסייה בדואית שהמון פעמים חודרת לבסיסית וגונבת אמל"ח, של חיילים שחוברים לגורמים עברייניים ומבריחים נשק תמורת כסף. והנשק הזה הורג את אזרחי ישראל. כמובן, אני מצפה, וכפי שגם דיברתי עם חבר הכנסת ד"ר טיבי, אני מצפה שחבריי מהרשימה המשותפת, שהביעו לא אחת את דאגתם מהנשק הבלתי-חוקי שנמצא במגזר הערבי, יצטרפו גם הם להצעת החוק. ככלות הכול, שמירה על חיי אדם היא משותפת לכולנו. אין ספק כי עונש מרתיע עשוי להקטין את האלימות והשימוש בנשק הגנוב גם במגזר הערבי, שבו בעזרת נשק גנוב עושים שמות באזרחים תמימים, וכל חתונה שבה יש ירי בצרורות מתוך שמחה, לעיתים מסתיימת באסון וטרגדיה לחוגגים, אנשים באו לשמוח ובסוף הולכים לקבור אנשים, ולפעמים גם ילדים נפגעים, וזה דבר נורא. הבה נתרום לביטחונם של תושבי מדינת ישראל ונקדם את ההצעה, הקובעת בזו הלשון: הגונב נשק, דינו מאסר עשר שנים.

מטרת החוק שלי היא גיבוי משפטי לחיילים המתמודדים עם גנבות נשק שנגנב משטחי אימונים ובסיסים צבאיים לאור יום. ההרתעה תחוזק, ומי שגונב נשק ידע שישלם מחיר כבד בעקבות זאת. הנשק, אותו נשק שכמובן שוב מגיע לפשיעה וטרור. אנצל את הבמה הזאת להקדיש את החוק למילואימניקים ולחיילים ולקורבנות של אותו נשק שנגנב, האזרחים התמימים. כולנו נלחמים בפריצות ובגנבות הנשק גם מהבסיסים הצבאיים, ובכך ייחסכו גם חיי אדם. אני רוצה להודות לשרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד, ליושב-ראש ועדת החוקה חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, למנהל ועדת חוקה אסף פרידמן וליועצים המשפטיים נעמה מנחמי וגור בליי. אני מודה גם לך, אדוני סגן יו"ר הכנסת, על התמיכה שלכם ועל ההבנה שיש דברים שכדאי שכולנו ניאבק עליהם ביחד לטובת אזרחי מדינת ישראל. אודה על תמיכת כלל חברות וחברי הכנסת בהצעת חוק חשובה זו.

תודה רבה.

את צירפת גם חלקי נשק להצעה שלך.

זה היה בטרומית. כי אין לנו פה כלום. אז יש את זה.

ב-blue print, בנוסח הכחול. עכשיו יש דוברים: רויטל סויד,

עאידה תומא סלימאן,

טלב אבו עראר, מיש מווג'וד, דב חנין, מיש מווג'וד, אייכלר, לא, תמר זנדברג, משה מזרחי, מה? אתה רוצה לדבר? מיכל רוזין, אלעזר שטרן, אני רשום? עובדה שקראתי את שמך. העוזרים הפרלמנטרים שלך רושמים אותך באופן אוטומטי. נחמן שי, יעל כהן-פארן, עליזה לביא, מסעוד גנאים, איילת נחמיאס ורבין, איל בן ראובן, חיים ילין, יואל חסון, יהודה גליק, אברהם נגוסה, סעיד אלחרומי, עיסאווי פריג'; עבד אל חכים חאג' יחיא, מיקי לוי, איתן ברושי, קסניה סבטלובה, מאיר כהן. אחמד טיבי, אני אגיד כמה הערות: חברת הכנסת ענת קורן יזמה את הצעת החוק הזאת,

אני אתחיל מהתחלה, נא לעשות delete. חברת הכנסת ענת ברקו יזמה את ההצעה הזאת של החמרה בגנבת נשק בשל העובדה שגנבת נשק היא מקור, נשק מבסיסי הצבא הוא המקור הגדול ביותר של נשק מוברח, גם ליישובים הערביים וגם לארגוני פשיעה בכלל מדינת ישראל. שישה עד שבעה חברי כנסת מהרשימה המשותפת הצביעו עבור ההצעה הזאת בקריאה הטרומית, ואני כאן, כנציג הרשימה המשותפת, אצביע יחד עם הצעת החוק, אתמוך בהצעת החוק, כי אני חושב שתופעת הנשק המשתוללת ביישובים הערביים, שמהווה את הכלי העיקרי של מעשי הרצח והירי ביישובים הערביים, הוא דבר נורא. אחת מהסיסמאות והדרישות שלנו היא "די לנשק". הנשק הזה הורג אותנו. בנוסף, לפני כמה שנים אני יזמתי הצעת חוק שעברה, של החמרת ענישה על ירי במקומות ציבוריים, לרבות חתונות, או אזורים שיש בהם, תוך כדי בחירות יורים. החוק הזה היה צריך להיות מיושם בכמה וכמה מקומות והזדמנויות, והוא לא יושם. חבל שהוא לא מיושם. המשטרה צריכה ליישם את זה. מי שמבריח נשק, מי שמבריח סמים, פושע נגד החברה שלו, הוא גם בוגד בחברה שלו. לכן, בכל מקום שאפשר להחמיר את הענישה, לאכוף את החוק בנושאים האלה, אנחנו נהיה שם כדי לתמוך. אנחנו קוראים למשטרה לאסוף את הנשק מהיישובים הערביים. יש יישובים שיש בהם טילי לאו, שכבר היה בהם שימוש בכמה יישובים, בפלילי, גם בטייבה, גם בראמה, גם בנתניה, ולכן, מישהו לא עושה את העבודה כמו שצריך. זאת קריאת כיוון והשכמה נוספת כדי לשים קץ לתופעה הנוראה הזאת, שעולה בחיי אדם.

אדוני השר, חברת הכנסת, חברי הכנסת, נדמה לי שהייתי היחיד שהצביע נגד החוק הזה בקריאה טרומית. אז הוא היה בגרסה הרבה יותר קיצונית. הזכיר חבר הכנסת מזרחי הרגע חלקי נשק. עדיין יש לי הרהורים כבדים, ואני אציג אותם כאן בפניכם:

אין שום ספק שתופעת גנבת הנשק היא תופעה חמורה ביותר. עד לכאן אנחנו מסכימים. איפה השאלות שלי? 1. האם החמרת ענישה עוזרת להורדת הפשיעה? לא ראיתי הוכחות לזה, 2. אני רוצה להזכיר שרק אתמול אנחנו חוקקנו פה חוק שאומר שכיוון שאין מספיק מקומות בבתי הכלא, אנחנו משחררים אסירים. עכשיו, אם אנחנו נעלה את הענישה לגנבי נשק, משמעות הדבר שאנחנו נוריד את הענישה לאחרים, לדוגמה אנסים, רוצחים וכו'. אסור לנו להתעלם מהשאלה הזאת. מי שמתעלם ממנה עושה שקר בנפשו. מי שמתעלם מהשאלה הזאת עושה שקר בנפשו. 3. האם אנחנו הולכים למדיניות כוללת של מדינה נגד התופעה הזאת של נשק לא חוקי וגנבת נשק? כי אם כן, מדוע אנחנו מקילים, ואת זה הציג לנו השר לביטחון פנים, את חלוקת הנשק לעוד ועוד גורמים? אם זה העניין, צריך להפסיק את ההקלות האלה בחלוקת הנשק. לכן אני מאוד מתלבט. החוק הזה, אולי הוא יסייע להיאבק בגנבות נשק. אולי, אני לא בטוח. האם הוא יסייע במאבק בפשע? נראה שיגרום הפוך. חבר הכנסת חיליק בר, מיכאל מלכיאלי, יוסף ג'בארין, לאה פדידה, דוד אמסלם, עמר בר-לב, עפר שלח, נורית קורן, מיכל בירן, רוברט טיבייב, נאוה בוקר. וזיר איוב קרא, בבקשה, ביקש להתערב בדיון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חושב קודם כול שמדובר בחוק הכי חשוב שאפשר להביא למליאה הזאת, ובקונסנזוס, מרתיע וגם מעניש, ובצדק, ומציל חיים. אני מברך אותך, חברת הכנסת ענת ברקו, דוקטור וגם חברת כנסת, אין הרבה, שאת עושה עבודת קודש.

יש כמה. (אומר בערבית: ואנחנו מה, יא איוב?

רגע, אתה סגן יושב-ראש. יש כמה, אבל אין הרבה. כאן יש שלושה.

לא, הוא סגן יושב-ראש, הוא מעל. את יודעת, זה לא, ומתוך שבעה פה במליאה יש שלושה. כאן יש שלושה, אבל במליאה אין הרבה. מתוך ה-120 אין לך הרבה. אני ארצה שהם, עכשיו כל

כמעט אין שבוע שאתה לא שומע: בטירה ככה, במכר ככה, בזה שם, בנשק לא חוקי. נשק חוקי, בדרך כלל יש לו הליך, מי שמכיר,

בדיקות מכל הבחינות, וכו' ולכן מחזיקים אותו. אם היה אפשר שלא להחזיק נשק בכלל זה היה הדבר הכי טוב בעולם, אבל אי-אפשר, כי בכל זאת הוא כלי עזר מרתיע, וצריך להביא את זה בחשבון במקומות מסוימים. אבל כשמדובר בגנבת נשק, בדרך כלל, כמו שאמרת, חברת הכנסת ענת, זה בדרך כלל לכיוון פלילי: פשיעה או טרור. זה מה שקורה בפועל. לכן, אין מנוס מלחזק את המדיניות הזאת, שאדוני היושב-ראש בישיבה היום, אחמד טיבי, דיבר על זה גם בכל מיני מקומות, ואת נותנת גושפנקה לזה. אני מאוד מחזק אתכם, ואני מבקש לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה לשר איוב קרא. אנחנו עוברים להצבעה, רבותיי, וזו הצבעה בקריאה ראשונה. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 135) (גנבת נשק),

בעד, עשרה, אחד מתנגד, אין נמנעים. יופי.

הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, והיא תעבור להמשך דיון לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החוקה, חוק ומשפט. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, כ"ט בחשוון התשע"ט, 7 בנובמבר 2018, בשעה 11:00. (אומר בערבית ומתרגם:) הישיבה הזאת נעולה.